צוהריים טובים.

ל' בסיון,

29 ביוני 2022. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 144 והוראת שעה) (החמרת הענישה בעבירות אלימות נגד קטין או חסר ישע), התשפ"ב-2021 (מ/1479).

לייצר הרתעה וגם שתהיה הלימה בין המעשה לבין העונש. אני שמח שבסוף הצלחנו ביחד, בעזרתו של יושב ראש הוועדה גלעד קריב ושר המשפטים גדעון סער, ואבקש את תמיכתכם למיזוג ולהקדמה. תודה רבה. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, אתה רוצה להוסיף מספר מילים? אני מצטרף לבקשה בכל מאודי. עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס לפני שנעבור להצבעה?

אנחנו עוברים לשתי הצבעות. הצבעה אחת על המיזוג ואחר כך על הקדמת דיון. מי בעד אישור המיזוג? 4. מי נגד? הצבעה אושר אושר פה אחד. מי בעד הקדמת הדיון? 4. מי נגד? הצבעה אושר פה אחד אושרה הקדמת הדיון.

תודה רבה חבר הכנסת אופיר כץ. הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס'

(הארכת תקופת התיישנות של תובענה בגין עבירת מין), התשפ"ב-2022 (כ/890). הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 8) (תביעה בשל אחריות לתקיפה מינית או התעללות בקטין), התשפ"ב-2022 (כ/890). אנחנו עוברים לסעיף שני שעל סדר היום, פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר מיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7) (הארכת תקופת התיישנות של תובענה בגין עבירת מין, התשפ"ב-2022, כ/890, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 8) (תביעה בשל אחריות לתקיפה מינית או התעללות בקטין), התשפ"ב-2022, כ/890,

אני אסביר את המיזוג.

מוסדות רווחה שונים, בתי ספר וכדומה ולכן אנחנו רואים את זה כחוק אחד שבעצם אומר שאנחנו נותנים לכם יותר זמן לשקם את עצמכם,

להגיע לתבוע באופן אזרחי גם את הפוגעים וגם את סביבתם. תודה רבה חברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן מוותרת. מיכל אמרה את זה כל כך יפה. תודה רבה. נעבור להצבעה כפולה. הראשונה היא על המיזוג. מי בעד מיזוג הצעות החוק? 5. מי נגד? הצבעה אושר המיזוג אושר פה אחד. מי בעד הקדמת הדיון? 5. מי נגד? הצבעה אושר פה אחד אושרה הבקשה להקדמת הדיון. תודה רבה. פניית יושבת ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר מיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 (מ/1547). הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022

של חברת הכנסת יעל רון בן משה. הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 (פ/3856), של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. אנחנו עוברים לסעיף השלישי שהוא של יושבת ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. פניית יושבת ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר מיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022, מ/1547. הצעת חוק הספורט (תיקון) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022, פ/3923/24 של חברת הכנסת יעל רון בן משה. הצעת חוק הספורט (תיקון) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022, פ/3856/24 של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, את רוצה לנמק? אני יכולה להקריא. אני לא מכירה.